מעקב אחר יישום החקיקה בפועל של מענקי הסיוע השונים. אני רוצה לדעת לגבי מענקי הסיוע,

יש את העניין של חישוב מחזורים, שאדם יכול שיהיה לו